אנחנו פותחים את דיון הוועדה. היום יום שלישי, כ"ד בטבת תשפ"ב, 28.12.21 למניינם. הוועדה שמתכנסת כאן היום היא ועדה משותפת. אני כבר אומר לפני הכול שיש כמה דברים שאני